בוקר טוב לכולם,

אבל כרגע אני כאן. כמה הערות לפתיחה, ומה יהיה סדר הדיון היום.

אני רוצה לחדד מבחינת שם החוק, ואני מבקש שזה גם יופיע, מכיוון שיש פה בלבול שמפריע לרבים. אני מבקש

ולכן אנחנו מאפשרים להם,

לקבל עזרה. מצד שני, אומר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שאורן נציג שלו כאן,

יש חשש עתידי לא בדבר הזה עצמו, אלא כמו שציטטת, אורן, בדברים של השופטת דפנה ברק ארז,

היא מוזמנת להגיע לכאן.

אפשר שעורכת הדין ארבל אסטרחן - - - אפשר רק לדעת איפה שמעת את זה? כן, במליאת הכנסת. במליאת הכנסת היא אמרה את

יהיה זמן.

אומר לך בדיוק את סדר הדיון, ונעשה אותו בצורה מכובדת. אתה לא צריך בקצרה, אתה יכול להתייחס גם באריכות. כמו שאמרתי, החוק הזה נועד לאזן בין מניעה הקודמת לעבירה, כמו שהגדירה את זה השופטת דפנה ברק ארז, לבין מצב של פגיעה משמעותית מאוד בעובדי ציבור ונבחרי ציבור. ביניהם צריך לאזן. אתה

לכן, שיפרנו את החוק ואני מודה לכם על ההערות. כך נעשה גם הפעם. בכל מקרה,

ואני לא יודע מתי היושב-ראש

היכולת שלנו להנפיק מסמכים היא קשה. יש לחץ? מה הדחיפות? מבחינתי אין דחיפות.

למה?

לא שלחו, לא שלחו. הייתה לך במייל חוות דעת של לובי 99. הוא מחליף את הייעוץ המשפטי של הכנסת? אני מדבר על

מניעה הקודמת לעבירה כפי שזה מנוסח. בחקיקה אנחנו תמיד מנסים לאזן בין זכויות. נניח שיוראי רוצה לשמוע מוזיקה עד אחת בלילה ואני רוצה לישון המחוקק עשה איזשהו סדר ואמר: עד 11

כשלח לחמך אין אף אחד שיכול לטפל בזה.

למרבית עוד הרבה מאוד דברים שלא התייחסת אליהם. זה עוד חוק

21 באוקטובר הפך להיות עכשיו. לובסטר נחשב מתנה?

למולך. לובסטר נחשב מתנה, ואפשר גם להכניס לובסטר לבתי חולים.

לשאלת חבר הכנסת הרצנו,

בתור חבר כנסת נמרץ ורציני בעיניי, להשתחרר מפרסונליזציה.

אם אתה רוצה, בוא נקיים דיון חסוי ונשמע - - - בבקשה, תבקש לעשות דיון חסוי - - - דיון חסוי בלי שמות. אנחנו רוצים להבין כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. להעמיק בדבר.

החשש הוא שטובת הנאה ניתנה כתמורה לפעולה שהוא עשה או עתיד לעשות. את החשש הזה קשה להפריך, ויש בו כדי לפגוע בתדמית של השירות הציבורי כולו, כשלא משנה אם המתנה

השאלה היא האם אתה שומע את היועצת המשפטית לכנסת, שמסבירה לך את הקונסטרוקציה הנכונה לתקן את העיוותים שפתאום גילית? פשוט עברתי על מצע הליכוד וראיתי כמה דיברתם על העיוותים

ולא נחייב במיסים את כולם לשלם בגלל המשפט שלי או שלך או של מישהו אחר. זה כל ההבדל, ואני מסכים שזה ראוי. אבל אתה מאפשר תרומות אנונימיות.

שלא ראוי לתפוס את החבל בשני הצדדים

ולא לתת לו כסף

אנחנו עוד נדון בזה ותראה איך אני מוצא לך מלא פרצות. אתה גם נותן מקום להתערבות של ממשלות וארגונים זרים. על זה עוד נדבר. לא השבת לשאלה למה לא לתקן את חוק

אני לא מבינה, זה עובד לכם כל כך טוב כל כך הרבה שנים, למה לא לשים את זה עכשיו בחוק? מה מושחת בשיטה שהם עצמם יצרו וסיפרו לעצמם? והיא מחזיקה אותם בשלטון כל כך הרבה

תשקיע בכל החברה הישראלית. אז תרחיבו תשתיות של בריאות לכל הציבור.

ואז כולם ייהנו. רגע, יש לך

בית המשפט קבע שבמקרים שבהם הכנסת מחוקקת לעצמה, ויש לחברי הכנסת ניגוד עניינים מובנה, ישנה נטייה גוברת להתערב. אני חושבת שכאשר אתם מחוקקים הצעת חוק מהסוג הזה, אתם בוודאי צריכים להביא בחשבון את עניין הציבור, את ההשלכות שיש במתן טובות

שאלתי אותו איך הם הכריעו שהעטים שקיבל מר אולמרט בשעתו הכריע מני מזוז,

האם בדקתם האם הוא היה חבר שלו מאז שהוא נעשה עובד ציבור?

האם מהצבא, כמו שאמר פה עורך דין ארד? לפי מה בדקתם? הוא אמר לי בכנות וביושר: אני אומר לך את האמת,

זה מכלול נסיבות. הוא לא נכנס לבדיקה ההיא, אבל זה באמת מורכב. אני חושב שהחוק הזה יבהיר את העניין,

אומנם,

מה הדחיפות של ההליך הרפואי. שגית, הכנסנו את זה אחרי זה. מכיוון שהיועצת המשפטית לוועדה ביקשה שזה יותר מתאים לא להגדרות אלא להמשך. אבל עדיין אין מישהו שמפקח ובודק האם ההליך הרפואי

אי-אפשר לגייס לו תרומות מאף אחד. למה פוליטיקאי שיש לו ביטוח, יוכל? הוא לא יוכל, הוא לא יוכל. ואם זה

רק תעני לו. אני לא יודע למה הוא החליט שאני לא צודק. יש החלטה של ועדת האתיקה.

ואז זה לא רטרואקטיבי. ההגדרה של הליך

אם ההגדרה המשפטית הייתה קיימת, למה שינית?

תשלימי את ההתייחסות שלך.

כלומר, לפני שנתניהו צריך להחזיר 270 אלף דולר.

עכשיו שלחו אותך לכתוב את החוק הזה.

מה בחיים הציבוריים שלך הביא אותך היום

אני אגיד לך מה התשובה.

כשנותנים צ'ופר למושחתים,

זה עונש,

אתה מדבר על הפרטי ואני מדבר על הסניגוריה הציבורית. הובהר לך גם על ידי המשטרה,

מכיוון שאנחנו רוצים להחזיר לך את הכוח כנציגת ציבור, ולא שעשרה אנשים יחליטו - - - לא,

מה שאמר אתמול שר הביטחון. זה לא

הקבינט לא בוער? זה לא בראש סדרי העדיפויות.

ביטחון המדינה פחות

אתה לא עונה. זאת לא הצעת החוק שהבאת. נכון,

כי המחלוקת ביני לבין חברת הכנסת מיכאלי, שהיא אומרת בכל המקרים הללו, ולא משנה אם אלה אותם עשרות שוטרים,

מה זה התפיסה המעוותת הזאת?

והיה חוק שאומר שלא נותנים תרומות לאנשי ציבור - - - החוק עדיין קיים. הוא רוצה לשנות אותו.

הוא לא נראה לך הגיוני, סביר שכדי להימנע משחיתות היה המון שכל בחוק הקיים? אני אענה

לא. זה אומר שאתה נותן לי אישור לגייס תרומות. לא, לא. גם היום, אם את חושבת שיבוא המשנה ליועצת המשפטית לממשלה או נציגה ויאמר: אורנה ברביבאי מושחתת, כי יש לה

לא משנה מה המקרים, ולא נכנסנו לזה,

אלו שני המסלולים הקיימים היום במשטרה, או לקבל את עורכי הדין של חברת ענבל, או לקבל על פי

שוטר שלוקח עורך דין פרטי,

למשל, זה חוות דעת של מומחים.

לחוות דעת מומחה,

אין על זה הגבלה, אין תקרה. יכול להיות מומחה שיעלה

אבל הוא עוטף את זה, הוא עוטף את זה בנייר צלופן.

בטח ובטח לא היה צריך לדון בזה עכשיו. אורנה, אפשר לעשות ביטוח קולקטיבי לעובדי ציבור. שהמדינה תעשה. ואגב, אמרה

זאת בחירה אישית שלהם.

אנשים. אם את יכולה לתת לנו סטטיסטיקה כמה עלה להם הייצוג המשפטי שלהם את לא יודעת. אז את לא יודעת

בתשובה לדברים שאמרתי ביחס לכלליות, השבת לי, אדוני ממלא מקום יושב-ראש הוועדה והמציע,

צורך חריג של עובדי הציבור, ולכן היא לכאורה כללית. אני לא יודעת מה גרוע יותר,

הציבורי מאוד מאוד מסוכנת ובעייתית. השמירה

העליתם כאן את הנושא של תרומות אנונימיות - - לא אתם,

- - העליתם, חברי הוועדה. חברי הוועדה, העליתם את הנושא של תורם אנונימי. אומנם הופחת הסכום ל-1,500 שקלים

זה דבר קשה

בנוסף, יש מגבלה על תרומה באמצעות מימון המונים, שניתן יהיה לתרום פעם אחת לאירועים שקשורים למסכת

או שמא נאמר, לשחיתות ציבורית? חברת הכנסת פרידמן, אני אומר לך מה זה אומר. מכיוון שעורכת הדין אפיק סיפרה לי שהיא בעצמה הייתה בוועדה שבה היא בעצמה,

אישרה סכום של 15% לנציג ציבור שהיה צריך לממן מאות אלפי שקלים ללא יכולת להיעזר

אחריה עורך הדין אורן פונו. למילים יש משמעות, יסמין. חד- משמעית. ברור לנו. שחיתות היא שחיתות ויש לה משמעות מאוד ברורה.

אנחנו מבינים שאתה בא עם כוונות טהורות וטובות, אבל נראה לי שמישהו עושה על הרצון הטוב שלך סיבוב. לעשות עיסוקים בבנייה ולתת

אני לא בטוחה שגם היושב-ראש בעד. אל תיקחו ממנו את האחריות.

למה להגיד שהוא איזה קורבן מסכן? הוא בחר להביא את החוק הזה, הוא מודע היטב למשמעות של החוק הזה, והוא נושא באחריות לקלון לדיראון עולם.

אורנה, את צודקת. אל תקלו עליי.

רשאי כבר היום לקבל מתנות מחברים ומבני משפחה, ובמסגרת זאת לקבל מהם גם מימון להוצאות רפואיות ומשפטיות, כל עוד הם לא ניתנים לו באשר הוא עובד ציבור. לא מוכרים לנו

תקופה מזעזעת בתולדות העם הישראלי.

מנהל ועדה, שומע חוות דעת מקצועית מפורטת, מדויקת,

למה החוק שאתה מביא הוא חוק מושחת,

ופותח פתח להשחתה של כל המערכת

(הישיבה נפסקה בשעה 12:44 ונתחדשה בשעה 13:00.) צוהריים טובים, אנחנו מחדשים את הישיבה. תודה רבה לכולם,

אחרי כך נציג משרד הפנים,

לא עובדים ולא שרים.

אני מדברת רק על חברי הכנסת. הדאגה שקיימת היא השחתה גם של נבחרי הציבור, לא רק של עובדי הציבור. בתקנון הכנסת יש גם הבחנה ברורה. זה לא בתקנון, ואתם כל הזמן אומרים "בתקנון". זה בחוברת שיש בתקנון, וזאת החלטה של ועדת

אני חושבת שעובדי ציבור ונבחרי ציבור, שנקלעו לבעיה רפואית אני עוזבת את העניין המשפטי בצד המדינה יכולה

בנושא הכוח המשחית, בנושא שומרי סף, בנושא פיקוח,

כנבחרת ציבור, יש עליי יותר סייגים מאשר לאזרח מן השורה, כי זכיתי באמון הציבור.

ברור. אגב, את יודעת שעשרות או מאות אנשים שעושים

אני רוצה התייחסות מקצועית שלה. בוודאי מקצועית.

אנשי מקצוע ואנשי טוהר מידות. ואנשי טוהר מידות. לכן ביקשתי

שהחוק הזה הוא פיקוח על סיוע בעת מצוקה משפטית.

ואולי גם בהליכים אחרים, איזה סיוע אתם מעמידים לרשותו, אם בכלל? בבקשה, יעקב כפיר, משרד הפנים. אני מנהל את תחום קשרי הממשל במשרד הפנים. סליחה, שאלת הבהרה.

והוא לא קשור לייעוץ המשפטי.

שם מחליטים אם לאשר את הבקשה.

זה עובר שלושה אישורים: המלצה של ועדה מייעצת, מליאת מועצת העיר. לא, הוא

הוא אמר בהתחלה, לא שמעת.

מטי טוענת שיש ביטוח חוץ מ-30 אלף שקל. חוץ מחוזר המנכ"ל הזה, האם יש ביטוח

תודה.

שחיתות ציבורית הפכה היום למחלוקת פוליטית.

איזה רדוקציה עשיתם לפוליטיקה. חברת הכנסת לזימי, בכבוד.

עושים פה משהו מיוחד.

להפך, אני מחזקת את זה.

תסכים איתי בטח, שלחברי מועצה צריכות להיות יותר הגנות בתוך המועצה. כל

מרמה והפרת אמונים האם זה נכלל בתוך מה שצריך או לא צריך? אני לא כל כך חושבת, כי שחיתות ציבורית זאת בעיה, ואני

בטוחה שהמערכת צריכה לשאת בנטל של הבעיה הזאת. אני חושבת שאם יש תביעה אזרחית על מצב שבו פקיד או נבחר ציבור עושה משהו, נניח מישהו טוען שהחוק הזה או משהו שאתה מגיש פוגעני

למה גינויים?

אתם מנסים להביא פה דיקטטורה,

להסביר, לנסות לתווך לכם כל

כבר השבוע אני מצביע עליה.

אתם משקרים. לא, אתה מצביע על הפיכה השבוע.

האם אתה תטפל בכאב המדמם הזה? האם תחתום על ההצעה הזאת? אל תגנבי לפרופ'

סעיף 5 לחוק סיוג הפעילות המפלגתית קובע, ואני מצטט: "לא יתרים עובד מדינה כל כספים ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא,

אני חוזר לתיקון, והצעת התיקון אומרת

אם תפנה בשעת מצוקתך הקשה וזה לא יהיה בסל התרופות ולא יהיה בביטוח הרפואי המושלם והזהב והאחר שיש לך, ובכל זאת נזקקת לטיפול מיוחד,

אני רוצה להבין. אתה מתייחס

אל תנהל את הוועדה, בבקשה. אני לא מנהל, זאת הייתה הצעה. אם הייתי מנהל, תאמין לי תוך ארבע דקות,

קודם כול, אני מודה שאני מופתע מאוד מאוד.

אז החוק מיותר, קיים.

ואומרת שהמדינה תשפה או היועצת המשפטית. היה ראוי שתחסכו לי גם עבודה הייתם חוסכים הרבה זמן ותאמרו שבהליך רפואי יש פרוצדורה, וזה נכון

שאדם כלשהו, בין אם הוא עובד המדינה ובין אם לאו, יתרים עובד בין כתלי מוסד ממשלתי לטובת מפלגה,

או להחתים אותו על התחייבות לתרום. ב. הוראות פסקה זו אינן חלות על התרמה או התחייבות לתרומה בעד עובד המשרד או בן משפחתו, הזקוקים לטיפול רפואי,

אני ראש אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. האגף שלנו מופקד על המשמעת וטוהר המידות של עובדי המדינה, ומכאן ההתייחסות שלנו. ההתייחסות עוסקת בחלק של עובדי המדינה, ולא בנבחרי

נניח שנשנה את התקשי"ר, נבקש מפרופ' הרשקוביץ לשנות את התקשי"ר כך שגם ממשרדים אחרים יוכלו לתרום.

כי מצד טוהר המידות - - - התקשי"ר לא מונע. כתוב עובדי

ונמצא בוועדת האיתור אדם שמכיר את אחד המועמדים,

איך אומרים, לא יומיים ולא שלושה. האם זה עצמו עבירת משמעת? יש לזה כללים וצריך להצהיר על

למה אתה מניח שאנחנו לא יודעים? כשהייתי יושבת-ראש ועדה לתכנון ובנייה,

זה לא אומר שאני בניגוד עניינים, כי אף אחד לא יודע באמת מה הקשר.

יכולתי לקבל החלטה עניינית באותה מידה.

את חברה

ונים שמסדירים מתן סיוע לעובדי מדינה ולנבחרי ציבור בנושאים בריאותיים, בנושאים משפטיים. המנגנונים האלה קיימים, אבל מה? צריך לעבור דרך ועדה ציבורית

בגלל שאני מעריך אותך אמרתי את זה גם לחברת הכנסת ברביבאי ולחברת הכנסת הרכבי צרפתי וגם ליסמין שיש לי בחילה מהחוק הזה.

שהחוק שלך מיותר ולא עשית את עבודת הרקע הנדרשת?

לכן, כדאי שתקרא את החוק ותשמע

אני דואגת אם שמעת את המילים טוהר המידות, פגיעה בטוהר המידות. אתה כתבת חוק שהוא לא רלוונטי. עזוב איך הוא כתוב ומה הכוונות שלו, מה התכלית של

בעינינו, זאת הבהרה כי החוק חל כבר היום גם על נבחרי הציבור. מוצע להוסיף הגדרה של נבחר הציבור, כי אחר כך יש בזה שימוש לגבי ההבחנות

כמו שתראו עוד מעט, אלא יידרש התהליך של האישור,

תוכל לדרוש אסמכתות לפני שהיא מאשרת. דבר שני, זה לא על הליך שהוא יוזם. כלומר, בניגוד להערות של חלק מחברי האופוזיציה בפעם שעברה, אם אדם יוזם הליך אזרחי,

זה מה שנאמר לו?

זה נקרא הייצוג המחייב.

אני לא אייצג אתכם בחוק ההסדרה, לא אייצג אתכם בחוק - - - כי זה חוק טוב, אין לי כוח.

מבין שזה פוליטי? יופי. אני מבין.

איך יש חוק נבצרות אם הוא דואג לציבור?

איך יש חוק מינוי שופטים מטעם אם הוא דואג לאינטרס הציבור? מישהו הורשע בשוחד? אם פוליטיקאי כזה דואג

בהמשך למה שאמרה היועצת המשפטית לכנסת והתייחסה ספציפית להליך האזרחי, יכול להיות שנצטרך להכניס כאן משהו לגבי הגבלת שיקול הדעת של אותה ועדת היתרים,

מכיוון שהחוק הזה הולך לשנות את המנהג הקיים היום, אבל אנחנו נשקול את זה עד קריאה שנייה ושלישית. אולי אתם צודקים וראוי לאפשר בהליך רפואי,

אם החוק הזה יעבור ככתבו וכלשונו, הרי שעובד מדינה לא יוכל לתרום או להתרים את העובדים,

יכול להיות, אני לא בטוח בזה.

זה מנוגד לחוק המתנות - - - זה תואם את חוק המתנות. לא, זה לא תואם לחוק המתנות. חוק המתנות מאפשר תרומה מחברים לעבודה. חברים ובני משפחה. לא, לא, לא, לא, לא.

זה מאוד מהותי. זה סעיף כל כך מהותי, שמשנה עולמות.

די. אתה מתעלם מכל מה שמסביב, אתה תופס איזה פסיק ואומר: נבדוק את זה. בום, פסיק.

" אני אומר לעורך הדין הדר, לתשומת ליבך. מבקר המדינה צריך לאשר את העילה, וכמובן,

אבל ברור לי שהכוונה כמו שאתה אומר עכשיו, כשיש יום הולדת או התייחסות אנושית טבעית. אבל כשאומר עורך הדין דול או עורך הדין דוד שיש פה בעיה

פסקה 5 התווספה. כן, זאת הערת נעמה לזימי על הלוביסטים. (5) תרומה משדלן כהגדרתו בחוק הכנסת, התשנ"ד 1994. זה ממי לא ניתן לקבל. סעיף (י) מדבר על הדרכים לקבלת התרומה. "(י) אין לקבל תרומה לפי סעיף זה אלא באמצעות אחד מאלה: (1) עמותה שמטרתה היא מימוש

" אגב, מישהו שאל האם ברור שזאת עמותה חדשה שצריך להקים, ולא יכול להיות איזושהי עמותה קיימת שעכשיו משנים את המטרות שלה.

לפני קריאה שנייה ושלישית. או האם זאת עמותת בת או מטעם? למה לפני קריאה שנייה ושלישית? זה לא דיון קריטי.

עוד לא נהיה אנחנו, שנעיר. עוד מעט גם זה לא יהיה, ואז הכול ייראה מאוד בסדר. חברת הכנסת ניר, מכיוון

ואם יש לתורם כמה כתובות, נניח בארץ, באוסטרליה, באנגליה?

נא לרשום את ההערה הזאת. יכול להיות שיש לו כמה כתובות. לא רק לראש הממשלה יש כמה כתובות.

"(טו)

"(4) לעניין תרומה שהתקבלה באמצעות מימון המונים, יעביר עובד הציבור למבקר המדינה, נוסף על דיווח

קודם כול זה מוגבל בהגדרה,

דבר שני, כמו שמופיע פה בסעיף קטן (2), זה מוגבל ל-20% כרגע זאת ההצעה שלי מכיוון שלקחתי את זה בחשבון וחשבתי שזאת הדרך הנכונה לא לחייב אדם,

לא לייצר מצב שזה בלתי מוגבל בכלל.

זאת הגבלה משמעותית.

(3) לא הודיע למבקר המדינה הודעות לפי סעיפים קטנים (ג),

לא החזיר תרומה שיש להחזירה לפי סעיפים קטנים (יא),

ו-(יג); (5) קיבל החלטה הנוגעת לתורם, בניגוד להוראות סעיף קטן (טז)." אפשר יהיה להשתמש בתרומה לשלם את

לאן הבאתם אותנו? 3. בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים,

5" הסעיף אומר איך עובדי מדינה יכולים או לא

אני לא פחות ממתבייש.

אתה יודע,

עשינו צחוקים,

ואתה מכניס לאנשים דברים לפה, גם ליועצת המשפטית, גם לי, גם לחברי

ואז אתה אומר: רגע, אבל היא לא אמרה שהחוק מושחת. כולם אומרים לך שהחוק מושחת.

אין לך אפילו טיעון חצי מקצועי. אין לך טיעון. הכול נופל. שואלים אותך על הפיקוח, איפה אתה מפקח פה?

מה זה תתייחס? אתה אומר שאתה תדרוס את מה שהיה קיים עד עכשיו.

זאת דרך אחת של הסדרה. חבר הכנסת אלקין חיכה פה כמה שעות.

אני מבין שלחבר הכנסת נאור שירי קיצרת לחמש דקות בגלל קריאות ביניים. לי קיצרת לארבע בגלל שלא היו

ואז אפשר יהיה לשלוח את זה יותר מהר. אחר כך נעשה גם של עובדי ציבור. אני סבור, ואמרתי לך את זה מתחילת הדיון,

לקדם את החוק לקריאה ראשונה לפני הסקירה

אבל למה פתח חריג בעיניך זה פתח רחב מאוד? חריג, בהגדרתו, הוא פתח צר דווקא, לא רחב מאוד. תראה מה כתוב: רק אם ניתן לזה אישור ועדת ההיתרים בראשות שופט,

מספר החשבון מגיע למבקר המדינה, והוא יכול לראות שאתה שילמת מאותו חשבון כמה פעמים באופן אנונימי. אבל זה לא מאותו חשבון, זה מחשבונות שונים.

אם זה אנונימי, איך הוא יכול לדעת שהוא לא קטין? זה נכון, הוא יכול לבקש מחבר

ובכל זאת לשמר את הזכות לאדם שרוצה לתרום לאיש ציבור או לעובד ציבור בעת מצוקתו, ועדיין להישאר אנונימי, שלא יתייגו אותו כשמאלני או כימני,

זה יכול להיות אליו וזה יכול להיות אליי.

זה מובן, רשמנו ואנחנו נתקן את זה.

אחרי שקיבלת החלטה בעניינו, בלי קשר להליך מכיוון שלא היה הליך ולא נברא. איש הציבור קיבל מחלה או קיבל כתב תביעה או הליך משטרתי

בא בן אדם ורוצה לתרום

תיקנו את זה כבר היום, והוספנו משפטי או רפואי. ועדיין,

אני ממשיך, בדבר סכום המימון הנחוץ. מבקר המדינה לא אמור בשלב זה לפחות לבדוק שום דבר, אז בשביל מה מעבירים לו? הוא גם לא אמור לפרסם את זה. אין לו שום חובת פרסום בדבר הזה.

האם המבקר אמור לפרסם את זה? מכיוון שעלו בדיונים גם צנעת הפרט לגבי הליך רפואי, ומכיוון שכל הכספים, אם בכלל יגיעו לכדי תרומות הרי הכול מפורסם. תרומות

האם אתם צריכים להגיע למצב שהשר או סגן השר פונים אליכם, או שאתם מפקחים על ניגוד עניינים באופן יזום? השר פונה אלינו, והוא מבקש היתר כי הכללים אוסרים. כללים הם

גם אם הצעת החוק הזאת תעבור, בסופו של דבר, אחרי שחלום הבלהות הזה יעבור מן העולם,

זה לא רק לו, זה לו ולחברים שלו, שהוא מביא אותם כחבר מביא חבר. לדרעי, לחוק דרעי 2, ולחוקים נוספים. אתה מקדם חוק מושחת, שנועד לסאב את המערכת הציבורית עד כדי

כדי לשרת את הציבור צריך לעמוד בסטנדרטים גבוהים מאוד של אתיקה,

לדעת שחשופים כל הזמן לביקורת. וצריכים להיות חשופים כל הזמן לביקורת.

ואת הכול אתה עושה באמת בקור רוח מקפיא דם.

חוסר היכולת שלך לא משתכנע משום דבר. יושבת פה היועצת המשפטית של הכנסת. היא לא

אבל הוא יודיע ואין לי מושג מתי הוא יחליט. הוא יהיה קשוב להערות?

אני מניח שהוא יותר קשוב באופיו ממני, אני מניח שהוא יתייחס ביתר רצינות.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:00.